בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. היום יום ראשון, ו' בתשרי התשפ"ב, 12 בספטמבר 2021. יש לנו שלושה סעיפים על סדר-היום. אאפשר הצעות לסדר אחרי הסעיף הראשון כדי לא לעכב את מנכ"ל הכנסת ואת עובדיה. הנושא הראשון על סדר-היום: כללי שירות המדינה (מינויים)(מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיףהקורונה()עובדי הכנסת(, התשפ"ב 2021. הדיון הוא לבקשת מנכ"ל הכנסת והנהלת הכנסת. אני מבקש, אדוני המנכ"ל, שתפרט במה מדובר. היועצת המשפטית, בבקשה. מאז פרוץ מגיפת הקורונה הכנסת פעלה כמוסד וכמקום עבודה עקב בצד אגודל לצד תקנות הקורונה שאושרו בכנסת, ושהממשלה הביאה. כך מונה קצין הכנסת כממונה קורונה וכך הוחלו מגבלות שונות ביחס לכנסת, שהיו קשורות במקור בתו הסגול, לאחר כמן בתו הירוק. מגבלות ביחס למקום, ביחס לנוכחים בחדרי הוועדות וכיוצא באלה. תקנות הקורונה שנקבעו על-ידי הממשלה החריגו למעשה את הכנסת וזה מכוח עיקרון הכיבוד בין רשויות. לכן הכנסת בכל פעם שיצאו תקנות של הממשלה היא בחנה אותן והחילה אתן ביחס אליה בשינויים המחויבים, ומעת לעת ראינו מכתבים שיצאו, בין אם מיושב-ראש הכנסת לחברי הכנסת, בין אם ממנכ"ל הכנסת ביחס להחלה על באי הבית, בין אם הממונה על הקורונה קצין הכנסת כדי להחיל את ההנחיות השונות שהוחלו לאורך התקופה של משבר הקורונה. הנהלים שנקבעו בכנסת נקבעו על-ידי

על-ידי המנכ"ל, בהתייעצות עם רופא הכנסת, בהתייעצות עם הנהלת הכנסת, קצין הכנסת ולמעשה עד היום הוחלו בדרך מכתבים ובדרך של הנחיה שיצאה מהמנכ"ל או מיושב-ראש הכנסת. לאחרונה אישרה ועדת שירות במדינה סמכות לבקש מידע מעובדי המדינה ביחס לקיום תו ירוק או ביחס לדרישה להצגת אישור עדכני של תוצאה שלילית של בדיקת קורונה וזה כדי לאפשר המשך פעילות סדירה במשרדי הממשלה ולהפחית את התחלואה. בעקבות החלטת ועדת השירות, נציב השירות הוציא הנחיות ביצוע וכללים. ועדת השירות של הכנסת ביחס לעובדי הכנסת היא ועדת הכספים. נציב השירות של הכנסת הוא יושב-ראש הכנסת שהאציל סמכותו בעניין זה למנכ"ל הכנסת ומה שנמצא בפניכם אלו כללי שירות המדינה מינויים, מסירת ידיעות ותעודות רפואיות ומצב חירום נגיף קורונה, שהם החלה של התקנות, של הכללים שנמצאים במדינה על עובדי הכנסת. יש לכללים האלה מספר שינויים טכניים שהם לצורך התאמה לעבודת הכנסת. מטרת הכללים היא מניעת הדבקה במקום העבודה, הפחתת סיכון בריאותי לצד הבטחת קיום שירותים חיוניים. לפי הכללים האלה, מנהלת אגף בכיר משאבי אנוש תהיה רשאית לבקש מעובדי הכנסת להציג אישור תו ירוק או תוצאה שלילית של בדיקה, אם מצאה שהדבר דרוש לצורך קביעת סדרי עבודה בכנסת. כאמור הדבר מתבצע כבר בשירות המדינה בכל משרדי הממשלה, ועכשיו למעשה נחיל זאת על הכנסת. הכללים הללו מתייחסים לעובדי הכנסת בלבד. הם נעשו בהתייעצות עם רופא הכנסת בעוד שבמדינה ההתייעצות היתה עם משרד הבריאות. הכנו אצלנו בכנסת מתוך עיקרון של כיבוד רשויות את ההתייעצות גם באופן פנימי, ובמקביל להחלת החובה על עובדים - מנכ"ל הכנסת ודאי יתייחס לזה מייד המנכ"ל והיושב-ראש יוציאו הנחיות דומות שיחולו ביחס ליתר באי הבית, כלומר ביחס לעוזרים פרלמנטריים, עובדי סיעות, אורחים, מיקור חוץ וכל מי שמגיע למשכן, כך שלמעשה ההחלה של התו הירוק בכנסת גם היא תיעשה במובנה המלא. אדוני המנכ"ל. אוסיף עוד שלושה דגשים.

ציינת את זה היועצת המשפטית ככלל אנחנו מיישרים קו עם נציבות שירות המדינה. התקנה הזאת הוחלה ב-5 בספטמבר. הפולו אפ שלנו הוא אחרי זה דגש ראשון. דגש שני יושב-ראש הכנסת ואני נחיל זאת על שאר באי הבית. הדגש השלישי למעט החרגה אחת היא של חברי הסת. חברי הכנסת הם בפני עצמם. הם לא מחויבים יהיו להציג את התו הירוק. כל אחד בהתאם לעמדתו ולהשקפתו ינהג. זה אומר שאנחנו נוודא שבכניסה למשכן אנו בודקם את התו הירוק, וככלל נערכים כך להורדת התחלואה של כל מי שנכנס למשכן הכנסת.

בכל גוף בטח ציבורי אנו מקבלים הודעות של אחוזים, מתחסנים. הייתי שמחה לדעת מה הנתונים אצלנו. אנו עוד לא יודעים. עד היום אין לנו הנתון של כמה מעובדי הכנסת מחוסנים, אז איך נוכל לעשות את הבדיקות? נעשתה בדיקה סטטיסטית בהיעדר שמות לפני תקופה גם בכנסת אבל את הנתונים אפשר יהיה לדעת בצורה יותר מסודרת רק אחרי שיוחלטו הכללים הללו. עד כה לא החלנו את התו הירוק על עובדי הכנסת כי זה דורש אישור כללים על-ידי ועדת שירות להבדיל מכל יתר ההנחיות שפירטתי ושעמד עליהן המנכל. כשהגעתי לכאן להשבעה שלי, ונדרשתי שהמשפחה שלי תבוא ותציג אחרת לא יוכלו להיות בהשבעה נדרשתי להציג אישורים. עובדי הכנסת שנכנסו לכאן, לא נדרשו להציג את זה. ככל עובדי המדינה באותו שלב. יחד עם זאת, כשהחילו איסור הגעת ילדים, גם ילדי עובדי הכנסת נאסר עליהם להגיע לכאן. אני שמחה זו הבריאות של כולנו. עובדי הכנסת בחיכוך מתאים גם האזרחים שבאים לפה. כמה שיותר מהר, יותר טוב. נשמח לדעת את הנתונים, כדי שנדע, כמו בכל מקום. תודה. האחוזים יהיו פחות משנים אני מניחה שיוצגו ככל שיידרש אבל הם יהיו פחות חשובים, כי מרגע שיוחל התו הירוק, למי שלא יהיה התו הירוק או יעבוד מהבית או יציג בדיקת קורונה שלילית לפי הכללים הללו. גם אצלנו במשכן חשוב הדוגמה האישית, ההבנה, כמה אנחנו מבינים, כמה זקוקים להטמעה אצלנו בנושא הזה של חשיבות החיסון כן או לא. זה נתון שלא ספציפית למי מגיע אלא שנדע מה קורה בכנסת בכלל. ועד עובדים בבקשה. תודה. אין לי הרבה מה הוסיף על מה שאמרו היועצת המשפטית והמנכ"ל, רק לומר שכמובן שאנו מבינים את החשיבות. גם אנחנו רוצים לשמור על בריאות העובדים ועל כל באי הבית. כמובן חשוב לנו הרצף של התהליך הפרלמנטרי. אני מסתכלת על זה מנקודת מבט קצת אחרת שחשובה לנו ההחלה השוויונית כי לפעמים היו תקופות שדווקא ילדים הסתובבו בבניין ולא ילדים של עובדי

חשוב לנו שתהיה החלה שוויונית על כל עובדי הבית ולא רק על עובדי הכנסת. יש חשיבות לתקנות האלה שאנו שומרים עליהן פנימיות שלנו

אומר מילה ביחס לחברי הכנסת עמד על זה המנכ"ל הדרישה לתו ירוק, ובדומה לדרישות אחרות שנעשו כאן ביחס למשבר הקורונה לאורך כל התקופה, לא תחול ביחס לחברי הכנסת, וזה מכוח חוק החסינות, חופש התנועה שיש לחברי הכנסת וזכויות אחרות שחלות ביחס עליהם כדי שיוכלו למלא את חובתם וזכותם הפרלמנטרית לשליחותם הציבורית. נקריא. כללי שירות המדינה (מינויים)(מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיףהקורונה)(עובדי הכנסת), התשפ"ב 2021. מתוקף סמכותה לפי סעיפים 31, 32 ו-41 לחוק שירות המדינה (מינויים) אלו הסעיפים שמסמיכים את ועדת הכספים כוועדת שירות. אני מורידה את המילים ובהתייעצות עם שר הבריאות - אלו מילים שמופיעות בכללים המקוריים של נציבות שירות המדינה. זה לא חל ביחס לכנסת. קיימנו התייעצות עם רופא הכנסת שהביע תמיכה עזה ביישום הכללים האלה בכנסת. קובעת ועדת הכספים של הכנסת כללים אלה תחולה על עובדי הכנסת כללי שירות מדינה (מינויים)(מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיףהקורונה)(עובדי הכנסת), התשפ"ב 2021 יחולו על עובדי הכנסת בשינויים המחויבים ובשינויים אלה. בסעיף 1 בהגדרה אחראי במקום האמור בה יבוא: ראש אגף בכיר, משאבי אנוש ופיתוח ארגוני. האחראי במדינה הוא המנהל הכללי של המשרד, סגן מנהל כללי או בכיר לניהול ההון האנושי, מינהל. אנחנו מצאנו לנכון שאצלנו הדמות המתאימה ביותר לתפקיד הוא ראש אגף בכיר, משאבי אנוש ופיתוח ארגוני, הגב' מירה פיירשטיין. בסעיף 2, במקום לעובדי משרד ממשלתי ויחידותיו ולמי שבאים עימם במגע במסגרת עבודתם בשמירה על התפקוד התקין והרציף של משרדי הממשלה ויחידותיהם יבוא: לעובדי הכנסת ולמי שבא עימם במגע במסגרת עבודתם בשמירה על התפקוד התקין והרציף של הכנסת. מדובר פה בסעיף המטרה של הכללים הללו. זה בנוסח המשולב. המטרה של הכללים מניעת הדבקה והפצה של נגיף הקורונה במקום העבודה ובמסגרתה, וזה בהתייחס לעובדי הכנסת. בסעיף 3ב, במקום נציב שירות המדינה או מי מטעמו באותו מקרה אישור כאמור יינתן רק לאחר שהתקבל אישור המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי מטעמו לאותו עניין, יבוא: המנהל הכללי של הכנסת לאחר שהתייעץ עם רופא הכנסת. סעיף 3 מתייחס לבדיקת קורונה עדכני וקובע שתוצאות בדיקת קורונה תיחשב עדכנית אם נעשתה בתוך שבעה ימים שלפני הצגתה, אבל ניתן לקבוע גם פרקי זמן שונים מהנאמר בסעיף, ולצורך כך יידרש אישור של מנכ"ל הכנסת בהתייעצות עם רופא הכנסת. בסעיף 4 בכל מקום ביחידה או במשרד יבוא: במחלקה או בכנסת, ובמקום היחידה או המשרד יבוא: המחלקה או הכנסת. סעיף 4 הוא הסעיף המרכזי של הכללים. הוא עוסק בבקשת המידע בדבר תו ירוק והבקשה תוכל להיעשות על-ידי מנהלת אגף משאבי אנוש של הכנסת ממחלקה או מכלל הכנסת. בסעיף 6א במקום נציב שירות המדינה יבוא המנהל הכללי של הכנסת ובמקום המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין זה יבוא רופא הכנסת. סעיף 6 מתייחס לאפשרות של עובד לערור על בקשת מידע או דרישה ביחס לתו הירוק. אנחנו מחליפים כאן את הערר בפני שירות המדינה לערר בפני מנכ"ל

אני רוצה להעלות להצבעה את כללי שירות המדינה (מינויים)(מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיףהקורונה)(עובדי הכנסת), התשפ"ב 2021. מי בעד? מי נגד. מי נמנע? הצבעה בעד פה אחד אושר. ההוראה עברה. אני רוצה לברך את הנהלת הכנסת, את עובדי הכנסת. אנחנו מיישרים קו עם כל שירות המדינה. מאוד חשוב לשמור על הבריאות של כולם.

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:35.